חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום חמישי, ט"ו בשבט, הוא יום חגה של הכנסת, יום כינונה של הכנסת. אז אני מאחל לכולם גם חג שמח וגם לכנסת עוד הרבה שנים של פעילות דמוקרטית רבת שנים. מאחלים לכנסת שנים טובות יותר. התשפ"א היום, ה-28 בינואר 2021. אנחנו דנים בשני סעיפים.

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(תיקון מס' 4), התשפ"א-2020 (מ/1371), לפני הקריאה השנייה והשלישית. וסעיף נוסף של פניית יושב-ראש ועדת חוקה חוק ומשפט בדבר טענות נושא חדש שעלו בעת הדיון בהצעת חוק זו. נתחיל עם הבקשה להקדמת דיון. אסתי ורהפטיג ממשרד הבריאות. שלום גברתי. שלום. אנחנו מבקשים אישור להקדמת הדיון. הצעת החוק, כידוע, עוסקת בארבעה נושאים בגדול. אחד מהם זה העלאת הקנסות ואפשרות להעלות את הקנסות בנושאים שפורטו. דבר שני זה סמכות לצווי סגירה במוסדות חינוך שפתוחים באיסור. הדבר השלישי נוגע לתוקפם של צווי סגירה שניתנים למקום שפתוח בניגוד לאיסור, והדבר הנוסף זה ניקוד של הגדרת עבירה מנהלית חוזרת בכל הנוגע להפרת חובת הבידוד, כך שאפשר יהיה אחרי תקופה קצרה כבר להטיל כפל קנס על מי שמפר את הבידוד כמה פעמים. אנחנו מבקשים להקדים את הדיון בגלל שבמיוחד בנתוני התחלואה הנוכחיים חשוב מאוד שיהיו לגורמי האכיפה כל כלי האכיפה המתאימים, גם בכל הנוגע להעלאת הקנסות וענישה מתאימה למי שמפר, וגם בנוגע ליתר הכלים שפירטי. בעינינו מאוד חשוב שהאכיפה תישמר כדי שהסגר יביא למטרות שלו ויביא להורדת התחלואה, שכידוע עדיין מאוד מאוד גבוהה. תודה רבה. מישהו רוצה להתייחס? אם כך, נעלה להצבעה. מי בעד הקדמת הדיון?

הצבעה בעד, 7 נגד, אין נמנעים, אין שבעה פה אחד. הקדמת הדיון אושרה. פניית יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר טענות נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 4),

(מ/1371). נעבור לסעיף השני, פניית יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר טענות נושא חדש בעת הדיון בהצעת

החדש. יש שתי טענות נושא חדש.

תהלה, רוצה לנמק? אנחנו ביקשנו שנוסח ההצעה יהיה כמו הנוסח שהגישה הממשלה מלכתחילה. הוועדה הגישה כל מיני שינויים מהותיים, כמו להוסיף התרעה, ואנחנו רואים בהם נושא חדש. מאחר שההסתייגויות האלה של יעקב אשר ואחרים הוסרו, בעצם זה מייתר את העניין. נתכנס בוועדת חוקה, ולכן אני מבקש להסיר את טענת נושא

בשם יעקב אתה מושך? זו טענה של יעקב עכשיו. לא, זו טענה של כחול לבן. יעקב לא הגיש נושא חדש. לא נדבר בשמות. נוסח הצעת החוק שהועלתה בוועדת החוקה, חוק ומשפט, התוספות שהוספו להצעת החוק הממשלתית אנחנו רואים בהן כנושא חדש. זו הבקשה שלנו כאן,

העמדה שלנו כעניין משפטי היא שהתיקונים שנעשו בוועדת חוקה אינם נושא חדש. ועדה רשאית לעשות תיקונים משמעותיים בסעיפי חוק, ובלבד שהתיקונים לא יחרגו מגדר הנושא של הצעת החוק, שזה בדרך כלל מפורש בצורה די רחבה. כל התיקונים שנעשו בוועדה הם תיקונים שבגדול הם קשורים בנושא של אותה הצעה. אם מדובר בקנסות אז קובעים איזשהו רף לקנסות, מדרג לקנסות, קביעה של צורך בהתרעה, קביעה של צורך בחידוד על איזה גורם אפשר להטיל את זה, כל מיני תנאים שקשורים לנושא הזה, וגם התאמות של ליצור קוהרנטיות בסעיפים השונים של החוק בהתאם לזה. לכן העמדה שלנו היא שכל התיקונים שנעשו בוועדה אני יודע שיש עליהם מחלוקת פוליטית, בלי קשר לעמדה בעד או נגד, כעניין משפטי אנחנו סבורים שהם לא נושא חדש. והיה וזה נושא חדש אז אנחנו חוזרים לנוסח המקורי,

לא ניתן לכלול את זה לא בחוק ולא כהסתייגות. מישהו רוצה להתייחס? אם לא אז נצביע. מי בעד אישור הנושאים האלה, למעט תיקוני נוסח משפטיים, כנושא חדש? מי נגד?

הטענות בדבר נושא חדש התקבלו, ובכך תם סדר היום. אני מודה למשתתפים ונועל את הישיבה. חג שמח לכולם ולכנסת.

ננעלה בשעה 14:22.